צוהריים טובים, אנחנו בעניין חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 15), התשפ"ג 2023, הכנות לקריאה שנייה ושלישית. מציעי החוק הם הממשלה, ולכן מי מדבר בשם הממשלה להסביר לנו למה אתם רוצים לתת כל מיני פטורים והקלות לרמ"י?

בבקשה. אני מייעוץ וחקיקה אזרחי. ההצעה הזאת מבקשת לתקן את התוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות בכל הנוגע לתביעות שמוגשות נגד רשות מקרקעי ישראל להשבת סכומים שהיא גבתה שלא כדין, ולתת לה את ההגנות שיש היום לרשות בחוק כשהעניין שלהם זאת הגנה תקציבית. התיקון הזה חוזר על הנוסח שקיים היום, רק שאנחנו מבקשים לעגן בחקיקה ראשית את התיקון שנעשה בצו ב-2018 ואושר פה בוועדה. הצו החיל על רשות מקרקעי ישראל את ההגנות שיש לרשות ציבורית בחוק תובענות ייצוגיות, כשההגנות המרכזיות הן אפשרות החדילה בסעיף 9 וצמצום תקופת ההשבה בסעיף 21. אני ארחיב על זה אחר כך. התיקון שנעשה בצו נעשה לאחר שבית המשפט העליון קבע ב-2014 בפסק דין בעניין אסל שבמקרים רבים לא יינתנו ההגנות האלו לרשות מקרקעי ישראל, בגלל הפעילות שלה שמערבת היבטים שלטוניים ועסקיים יחדיו. לאחר תיקון הצו ב-2018 הוגשה עתירה לבג"ץ שתקפה את הצו הזה ונטען שהוא הותקן בחוסר סמכות, כיוון שהסמכות של השר בצו לפי סעיף 30 לחוק היא להוסיף על התוספת שנייה. בג"ץ הוציא צו על תנאי והשהה את ההחלטה בדיון בבג"ץ, ונתן לממשלה להשלים את הליך החקיקה. אנחנו הודענו לבג"ץ שנלך להליך של חקיקה ראשית, אבל בגלל ממשלות שנפלו והתפזרות הכנסת לא הצלחנו להביא לכך. בחודש אוקטובר בג"ץ נתן צו מוחלט שמבטל את הצו מתוקף חריגה בסמכות של שרת המשפטים דאז. יחד עם זאת, הוא נתן למדינה 12 חודשים לאפשר לקדם את הליך החקיקה ולתקן בחקיקה ראשית את אותו הסדר, ולכן אנחנו מביאים את הצעת החוק לוועדה. אני מנסה להבין. את השתלשלות האנומליה הבנתי, אבל מה ההצדקה האמיתית לתת לרמ"י? כשמדינת ישראל גובה מחיר היא עוסק אין לה את ההגנות, למה כשרמ"י גובה מחיר יהיו לה את ההגנות? קודם כול, כשמדינת ישראל גובה מחיר והיא עושה את זה בכובע השלטוני שלה - - - כעוסק.

אני אומרת שכשהיא עושה את זה בכובע השלטוני, שזה רוב המקרים, אז בכלל אין תובענה ייצוגית. אז מתי היא גובה מחיר בכובע השלטוני שלה?

דוגמאות. זה יכול לקרות בעניין תעבורה ימית. יש שם מחירים - - - אם אפשר משהו שלא בסמכותו הבלעדית של בית הדין לימאות. אני מבקש משהו שבני אדם מבינים.

ללשכת הפרסום הממשלתית ברישום מפלגה יש הוצאות על פרסום שהיא גובה. אני לא בטוח שזה עונה להגדרת מחיר כעוסק, אבל זה אגרה. נקבע שזה מחיר, כך נקבע, וזה בכובע השלטוני. ההבדל בין מחיר לאגרה הוא שבאגרה צריך להיות רכיב מיסויי ובמחיר אין. לכן מנתחים כל - - - הבנתי. אני אתן עוד דוגמה. למשל, על כספי הוצאות עדים בבית משפט הוגשה תובענה ייצוגית, בעצם משלמים כסף כשאתה רוצה להזמין עדים. נטען שזה לא כדין. גם כאן הוחלט שזה מחיר ולא כעוסק כמובן.

לגבי המקרים שבהם שאלת על עוסק ומחיר שהמדינה גובה. לגבי המדינה כעוסק יש הרבה דוגמאות. אין המון דוגמאות. זה יחסית מצב חריג. בשנים האחרונות יש מקרים של בית חולים ממשלתי שעלה כמה פעמים. שנייה. צללנו ישר פנימה. בנייר של הייעוץ המשפטי לוועדה אספקת חניה, השתתפות בקורס השתלמות בנהיגה,

זה מקרים ישנים ומאוד אזוטריים. אם תראו אין הרבה מקרים כאלו בשנים האחרונות. בסדר, זה בפסיקה. אבל בהתנהלות היומיומית של הממשלה נכון שאין הרבה מקרים שהובאו לפסיקה ומתאימים מעצם טבעם לייצוגיות, אבל יש המון פעילויות שלטוניות שהמדינה פועלת כעוסק. בהיקפים זניחים. אני לא יודע זניח, לא זניח. יכול להיות. היא בתפקידה השלטוני. אני לא בטוחה שתמיד זה כעוסק. בכובע העסקי אין הרבה, לפחות ממה שאנחנו מכירים. מכירת ציוד ישן זה תמיד, זה קורה.

לפעמים יש מכירה שכל מיני גופים - - - פחות מתאים לתובענות ייצוגיות. יפה. תכף נדבר האם רמ"י מתאימה לתובענות ייצוגיות בכלל, שזאת שאלה אחרת. אבל בואו נניח שנמצא מקרה שמתאים לתובענה ייצוגית

הרי בעצם מה רמ"י עושה? רמ"י לצורך העניין בהקשר הזה קובעת מחיר של היוון, של זכות השימור, של החכירה. קובעת מחירים. אחת היא עבור רמ"י אם היא מנהלת קרקע שרשומה בטאבו על שם המדינה, או שהיא מנהלת קרקע שרשומה בטאבו על שם קק"ל, שזאת בכלל חברה עסקית. ברור שכשהיא עושה את זה על קרקע שרשומה על שם קק"ל היא לא פועלת כשם מדינה אלא כעוסק 100%, או שלא?

תסבירו לי. אני המשנה ליועצת המשפטית של רשות מקרקעי ישראל. כפי שאדוני אמר ובצדק, ברמ"י אין הבחנה בין ניהול קרקע מדינה או קרקע רשות הפיתוח לבין ניהול קרקע של קק"ל, ולכן המדיניות אחידה לגבי כל הקרקעות. אבל תיקון קטן למה שאדוני אמר, מי שקובע את המדיניות זה מועצת מקרקעי ישראל ולא הנהלת רמ"י.

אני לא דיברתי מילה על מדיניות, אני דיברתי על מחיר. מי שקובע אותם זה או השמאי הממשלתי, שהוא גוף ממשלתי ולא גוף עסקי, או מועצת מקרקעי ישראל, שגם היא גוף שלטוני ולא גוף עסקי, שמתנהל מתוך מניעים אידיאולוגיים ולא מתוך מניעים כלכליים. לא הבנתי אותך עכשיו בכלל. לא הבנתי, אתם קובעים מחירים לא בהתאם - - - לא, תוכנית מחיר מטרה. אין לה שום מטרה כלכלית, יש לה מטרות חברתיות חשובות לא פחות ממטרות לאומיות חשובות לא פחות. אין לה מחיר עסקי שחברה עסקית הייתה מקבלת אותו משיקולים עסקיים. מחיר לא חייב להיות זהה לעלות. ההבדל בין מחיר לבין תשלום חובה שאמרתי קודם לגבי האגרה זה הרכיב המיסויי. המחיר לא חייב להיות זהה לעלות, הוא יכול להיות גם נמוך יותר.

אם יש איזו מדיניות שרוצים להגשים, כמו דוגמאות שנתן דרור. בדיוק כמו שרמי לוי יכול למכור עגבניות בפחות ממחיר העלות שלו, כי הוא רוצה שתקנה יותר עוף. לא. השוני מרמי לוי הוא שהתרומה של כל חברה עסקית לקופת המדינה היא 23%, זה מס חברות בישראל. התרומה של רמ"י היא בערך 90%, כי רמ"י מעבירה את כל התקבולים - - - אבל כשמשרד ממשלתי מוכר את צי הרכב שלו, 100% מזה נכנס לקופת המדינה. אשמח אם נוכל להוסיף עוד רכיב לדיון שלנו, הרכיב של מה התכלית בכלל. שם ותפקיד לפרוטוקול. אני מייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. מה התכלית מאחורי המעמד שיש למדינה בחוק תובענות ייצוגיות בפרט 11 לגבי תשלומי חובה מיסים,

היטלים? למה אותן שאלות שאדוני שואל נשאלות רק לגבי מחירים ולא לגבי - - - אני חושב שאת זה אני יודע להסביר. לכן אנחנו מדברים פה על שתי תכליות ולירן תשלים אותי תכלית אחת על תפקידה השלטוני של המדינה, תכלית שנייה על הגנה תקציבית בסוף תקציב המדינה הוא למען האינטרס הציבורי, ולא להביא לערעורו של תקציב המדינה. בסופו של דבר השאלה אם התכליות האלה מתקיימות לנו גם במקרה הזה של רמ"י, על אף שמדובר פה במחירים ולא בתשלומי חובה. אלו השאלות שאנחנו חשבנו שנכון לשאול.

כשהמדינה עושה מחיר אין לה את ההגנות האלו. לא, מחיר כעוסק. מחיר כעוסק.

להבנתנו בהיבט של תובענות ייצוגיות זה אזוטרי ואין הרבה דוגמאות כאלה. ייתכן שאם היו הרבה דוגמאות כאלה והיה צורך יכול להיות שהיינו מביאים גם תיקון כזה בפני הוועדה. זה פשוט לא משהו שהתעורר כצורך בסיסי. אוקיי. אני לא אוהב, אבל שומע. אולי תכניסו אותי קצת לפסק הדין שם, מה היה הסיפור

זהו שם של עורך דין תל אביבי. לפעמים אחרי שנים מגלים שמבטאים שם של פסק דין בצורה לא נכונה. שם היה מדובר על החלטה של רמ"י למתן פטור מדמי היתר שהגיעה לבית המשפט העליון. היה ברור כמובן שמדובר בדמי היתר, מדובר במחיר, ולכן לכאורה אם אנחנו מדברים על רמ"י שפועלת כרשות אנחנו יוצאים בכלל מחוק תובענות ייצוגיות. זה הבסיס כי לא היינו בהסדר של היום שכל גבייה שלא כדין נכללת בתוך החוק. שם נקבע שבכל מקרה ומקרה צריך לבחון מה האופי הדומיננטי של הפעולה, האם עוסק או האם רשות. זאת אומרת, כל מקרה צריך להיבחן. במקרה הזה זה נבחן והגיעו למסקנה שהאופי הדומיננטי הולך לכיוון הכובע העסקי של רמ"י, ולכן ניתן לתבוע אותה בפרט אחד כעוסק. כמה גובה הפער הזה? מה הסכום? הסכום בתביעה, פה?

כמה זה פטור מדמי היתר? אם אני מבין נכון הייתה שם החלטה של מועצת מקרקעי ישראל שייתנו פטור מדמי היתר ורמ"י לא נתנה את הפטור. התוצאה הייתה שהיא גבתה יותר. כמה היא גבתה יותר?

אני לא זוכר את המקרה עצמו, אבל זה כמה אחוזים משווי הנכס. אני אגיד למה. הרי כל עסקה בסופו של דבר היא עסקת נדל"ן ייחודית בגדול מכרזים ועוד, אבל בסופו של דבר זאת עסקת נדל"ן. אלה סכומים יחסית גדולים, ומעצם טבעם אני לא מצליח להבין למה שיהיה עליהם ייצוגיות, כי כל אחד יוכל לתבוע ויהיה שווה לו לתבוע בדרך כלל בעצמו ולא בייצוגית. אני פשוט תוהה, כי אתם דיברתם פה על איזושהי אמירה עקרונית שעקרונית אין הכי נמי גם המדינה,

המדינה זה סכומים קטנים ולא שווה לנו להתעסק, ברמ"י זאת יכולה להיות חשיפה מאוד גדולה אז אנחנו חוסמים.

אבל במיסים גם מדובר בסכומים אדירים שהמדינה נחשפת אליהם בתובענות ייצוגיות, ואנחנו עדיין רוצים לעודד את הכלי הזה כי זה כלי טוב.

במיסים המצרפי יכול להיות אדיר כי הקבוצה אדירה, אבל כל אדם זה יכול להיות עניין שלא יהיה שווה לו לתבוע. כלומר, אם מכל עוסק במיסים אתם עקצתם 200 ש"ח זה יהיה סכום שלאף עוסק לא יהיה שווה לתבוע, אבל יהיו סכומים אדירים לאוצר המדינה ואתם רוצים לעודד והודעת חדילה וכל המנגנונים האלו. להבנתי ברמ"י כל עסקה היא סכום גדול בדרך כלל, אלא אם אולי זה האגרה שלהם ואז זה נופל לזה. לא. אז אתם יכולים להגיד לי בעסק, כי לכאורה זה לא מתאים לייצוגיות בכלל. מסכים עם אדוני לגמרי. זה שמדובר על סכום גדול זה אחד הרציונלים. נכון. זה אחד הרציונלים אבל זה לא תמיד. אני אתן דוגמה למשהו אחר, למשל בדיני עבודה אנחנו מדברים על סכומים גבוהים שנתבעים לכל אחד. לא, למה? אני מסכים איתך שבדיני עבודה יכול להיווצר מצב שזה יהיה סכום גדול לכל אחד, אבל גם יכול להיווצר מצב שהמקרים הנפוצים יחסית יהיו יום חופשה אחד בשנה שלא חישבת.

אבל גם ברמ"י תיאורטית זה יכול להיות הצמדה, לא הצמדתם.

אם היינו עוסקים בעולם הנקי הייתי אומר: רמ"י היא רשות לכל דבר ועניין וזהו, עם ההגנות ועם החובות. רמ"י היא רשות. אין ספק. אם היא גובה מחיר כעוסק אז אין לה את ההגנות כמו רשות, ואם היא גובה אגרה יש לה את ההגנות ויש לה את הכללים כמו רשות, אז רמ"י היא רשות. פה אנחנו מנסים לייצר איזו אנומליה. אני תהיתי למה האנומליה הזאת, ואמרתם לי: האנומליה הזאת היא כי רמ"י מיוחדת. במה רמ"י מיוחדת? בכך שהעסקים שלה, המחירים שלה, לכובעה כעוסק שלה יש השלכה מאוד מאוד גדולה על אוצר המדינה. והוא גם כרוך בעינינו בתפקידה השלטוני. זה שני הדברים גם יחד. והוא גם כרוך בתפקיד השלטוני. שוב, גם חנייה הייתי חושב. פחות מגיע להחלטות ממשלה. גם הפעילות של רמ"י שלכאורה עסקית היא פעילות שלטונית. אני מסכים איתך שהפעילות העסקית של רמ"י היא פעילות שלטונית ולכן צריך להפריט את רמ"י. אז לא תהיה לה את ההגנה, כמו חברת חשמל, כמו הרבה גופים.

צריך להפריט הרבה מאוד דברים שהיא עושה כביכול כעוסק, אבל למעשה היא נהנית מכל העולמות. לדעתי זה לא קו נכון, אבל זה חורג מתחום הדיון שלנו כאן. אתם מייצרים פה אנומליה. לא, אבל זה רק אם תוגש תובענה ייצוגית. אדם יכול להגיש עדיין תביעה אישית. אז אני רוצה שהוא יגיש תביעה אישית, זאת בדיוק הטענה שלי. אבל אנחנו לא מונעים פה תובענות ייצוגיות. אם אדוני צודק וזה - - - יגיע וזה לא מתאים - - - אם זה מחיר וזאת הרשות בכובעה כעוסק אני רוצה שהיא תהיה כמו רשות שלטונית לכל דבר ועניין כולל היעדר הפטורים. אם זה כובע שלטוני ואנחנו אומרים שכל פעילות המחיר של רמ"י היא שלטונית, יכול להיות, אבל המשמעות של הדבר הזה צריכה להיות בעולם האמת שזה לא יהיה בכלל מתאים לייצוגית, שבכלל לא יוכלו להגיש נגדה תביעה ייצוגית. זאת תהיה בחינה שבית משפט יעשה. אבל לניהול תובענה ייצוגית יש עלויות אדירות, יש חשיפה אדירה. אם אתה מגן פה על האזרח הקטן ורוצה לתמרץ את הרשות לפעול נכון, אז תגן על האזרח הקטן ותתמרץ את הרשות לפעול נכון. אנחנו פה בעצם גם חוסמים, כי אנחנו הולכים לשנתיים. אבל גם לגבי ההגנות אנחנו מתמרצים את הרשות לפעול נכון. לא, אנחנו לא, כי עם כל הכבוד אתם פוגעים בזכות שלי. סליחה, אני לא יכול גם ייצוגית וגם פרטית, נכון?

לא הבנתי. לא הבנתי. מה

להודיע שאתה לא בקבוצה - - - תודה רבה. בהנחה שאני יודע, בהנחה שפה, בהנחה ששם. נניח שאתם גביתם ממני 20,000 ש"ח, 30,000 ש"ח אני חושב שרוב הסכומים יכולים להגיע אפילו לא יותר מזה, אבל נניח שרק בקטנה 30,000 שקל שלא הייתי צריך לשלם, 50,000 ש"ח שלא הייתי צריך לשלם, ומה לעשות אני הייתי אפס לפני שלוש שנים, או שילמתי את זה לפני שלוש שנים אבל העסקה הייתה לפני שנתיים. מגישים תובענה ייצוגית, מיישרים קו שנתיים, עכשיו אתה חלק מהקבוצה, אתה לא חלק מהקבוצה,

לא נכללת, לא צמצמת את החשיפה,

צמצמתי את החשיפה או לא צמצמתי את החשיפה במקרה כזה?

אני חלק מהקבוצה, אבל האירוע שלי היה לפני שלוש שנים והגישו תובענה ייצוגית. אתה חלק מהקבוצה.

אבל אני לא בשנתיים.

אני לא חלק מהקבוצה.

לך זה קרה לפני שזה קרה לפני שלוש שנים? לי זה קרה לפני שלוש שנים. תלוי איפה זה מוגש. אם זה כמו היום בפרט 11 אז אתה לא חלק מהקבוצה. אני אומר שהסיטואציה שאנחנו מייצרים פה לסכומים שהם גדולים ואחר כך עוד מתפשרים לי. הסיטואציה הקלאסית של עוסק זה שבן אדם נכנס לסופר וקנה קוקה קולה. אני לא אמצא אותו בחיים, אני לא יודע איך להשיג אותו. ואז מסתבר שבקוקה קולה היה פגם בייצור, אז אני עושה תובענה ייצוגית לטובת כלל האירוע ונגמר האירוע.

נניח שתהיה פה תובענה ייצוגית. היא תוגש, היא תידון לבית משפט, ואז מה? השאלה אם אני רוצה את זה. אנחנו עכשיו מתקנים את החוק. אבל זה המצב דהיום. אוקיי. אבל אם אנחנו מחוקקים רק בשביל לעשות את המצב דהיום בשביל מה אנחנו מחוקקים? אבל אנחנו נוכל להציג גם נתונים כמה תובענות ייצוגיות יש נגד - - - כמה תובענות ייצוגיות יש נגד רמ"י? עשרות. על מה?

מחיר? אגרה? מחירים. וכמה הנזק לאחד בקבוצה בממוצע? זה נע בין עשרות אלפי שקלים ליותר. מאות אלפי שקלים. זה לא מתאים לייצוגיות. סליחה, אני אומר לכם, זה לא מתאים לייצוגיות. זה בכלל לא מתאים לייצוגיות. זה שתובענה ייצוגית תאושר כתובענה ייצוגית, אם זה מתנהל ולא תוגש הודעת חדילה וכו', בית המשפט צריך לראות שזה מתאים לתובענה ייצוגית. זה אחד הדברים שהוא בודק. אם אלה סכומים מאוד מאוד גבוהים ואפשר לאתר את חברי הקבוצה בקלות או דברים כאלה, זה יכול להיות לא מתאים לתובענה ייצוגית, אבל לפעמים זה מתאים. אבל להפך. כאן קל מאוד לאתר את הקבוצה. רמ"י יודעת מי הקבוצה בדרך כלל. לא, לא קל מאוד. למה, אין רישום עסקאות במדינת ישראל? נניח בתקופה הנוכחית שאין עוד את ההגנות, בשבע השנים האחרונות רמ"י ערכה כ-2,500 מכרזים רק בתחום הדיור.

ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים. יש כמה זוכים. בכל בקשה כזאת לייצוגית אנחנו צריכים לאתר ידנית את כל התיקים של כל - - - לא, עכשיו אתה הולך לכיוון ההפוך ממה שאני אומר. סליחה. אני עכשיו ברמ"י מגלה שאתם גביתם. שנייה. גברתי היועצת המשפטית, אנחנו עוברים להצבעה על הרוויזיה בעניין חוק חוזה הביטוח.

חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 13) (שינוי מוטב בלתי חוזר).